אני פותח את הישיבה בנושא, טענה לנושא חדשה, הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשפ"ג-2023. את הטענה לנושא חדש הגיש חבר הכנסת קריב, בבקשה. בקצרה. ההסתייגויות מעלות בהחלט נושאים חשובים, גם העלאת שכר מינימום, ועוד ל-45 שקלים, לא 40, וגם הנושא של המאבק בעוני, ואלה בהחלט מטרות חשובות אבל אין שום קשר בין שתי המטרות הללו, בין הצעת חוק שבאה להסדיר או לקדם את המהלך הנכון כשלעצמו, של גביית קנסות מינהליים, קנסות שמוטלים על ידי בתי משפט תיעשה על ידי זרוע של הממשלה ולא על ידי חברות גבייה פרטיות. לכן הדברים באמת לא קשורים זה בזה וראוי לקבל את הטענה. מסתמן כאן שהקואליציה תתמוך בהצעתי, זה מרגש אותי. למה לא? אני אומר, זה מרגש אותי שיש פה שיתוף בין הקואליציה לאופוזיציה. אל תיקח את זה בתור שיתוף, תיקח את זה בתור היגיון. שיתוף הגיוני. יש לי תחושה שכל פעם שאני אגיע לפה עם טענת נושא חדש בסיטואציה דומה, אני אזכה לאוזן קשבת. היועצת המשפטית בבקשה. אני שוב צריכה להביע צער על זה שכל קשר בין מה שקורה כאן לבין הרציונל של נושא חדש הוא לא ממש מתקיים.

מתקנים פה חוקי יסוד על ימין ועל שמאל, אז תקנון כנסת אי אפשר לתקן? מבחינתי התקנון הוא חשוב ביותר.

מדובר פה בשתי הסתייגויות שהגישו חברי כנסת מחד"ש-תע"ל לגבי מועד תחילתו של החוק. מדובר בתיקון לחוק המרכז לגביית קנסות, גם הוצגה פה השבוע בקשה לפטור, אז הוסברה תכליתו של החוק. כרגע מוצע שהתחילה תידחה, או לאחר ששכר המינימום יעלה או לאחר שתהיה תוכנית לאומית למלחמה בעוני. מועדי תחילה הם חלק מהצעת החוק, גם אם מדובר במועדים שתלויים בעניינים אחרים ולכן, לעמדתנו לא מדובר בנושא חדש. אני מציע שנצביע על הנושא, אני חושב שהיא שכנעה אותנו שזה נושא חדש. היא אמרה שזה לא נושא חדש. הוא השתכנע אחרת. בסדר, אתם רגילים לרמוס את הייעוץ המשפטי. היועצת המשפטית, את אומרת שזה לא נושא חדש?

יש לנו שתי הסתייגויות?

אני מבקש מחברי הוועדה, אני מסכים עם הייעוץ המשפטי, תחליטו מה שאתם רוצים להחליט. מי בעד נושא חדש? הצבעה התקבלה ההצבעה בעד נושא חדש, התקבלה. תודה. רביזיה. גם אתך וגם רביזיה. אני השתכנעתי מהייעוץ המשפטי. רביזיה ב-12:20, בכפוף לאישור יושב-ראש הכנסת.

11:50.